אני פותח את ישיבת הוועדה, היום יום רביעי 29 ביוני 2022, ל' בסיון התשפ"ב, על סדר היום הצעת תקנות קרן לאזרחי ישראל (גמול והחזר הוצאות לנציגי ציבור

כך שאני חושב שזה הגיוני לגמרי, אנחנו צריכים לקרוא את התקנות? אני אסביר, בעקרון התקנות הובאו מטעם הממשלה משרד האוצר, אז אנחנו נבקש מהממשלה להסביר, קודם כל להסביר, אחר כך אנחנו נעבור להקראה,

אני אציין שאנחנו בעקבות גם הערות של היעוץ

בסדר, אז מה שהתפרסם זה באמת היה הנוסח המקורי, אבל עכשיו אנחנו לשם בהירות נניח את הנוסח

לגמרי מסכים, אני רק רציתי

אז הדבר הזה היה לנו חשוב לשמור על אחידות וגם על תמונה רוחבית. כמו שאמרתי ההוראה מתייחסת לכל מיני סוגים של

נתחיל מהדבר הקל, ועדת הביקורת שמופיעה בחוק, יש לה סעיף מיוחד סעיף 24 זה סימן ג' לפרק ד' של החוק, מדבר על תפקידי ועדת הביקורת, ההרכב

שכמו שאמרתי מגדיר את תפקידי ועדת הביקורת, אנחנו רואים בהיבט הזה את ועדת הביקורת כמעין מבצעת חלק מהפעולות בשם המועצה. חלק מסעיף 25 אומר שתפקיד ועדת ביקורת היא

לרבות התאמת הפעילות להחלטות

וועדת הביקורת מוגדרת בחוק כמוסד של הקרן, אז אני בהחלט מצטרפת לעמדה,

אגב אני סבור שגם אם לא היה כתוב בחוק שיש צורך לפרסם את הפרוטוקולים, מין הראוי לעשות את זה. אני רק אציין שוועדת המשנה היא לא מוסד של הקרן,

אציין שבסעיף 16(ב) שדיברנו עליו קודם, יש החרגות של נושאים שאותם לא צריכים לפרסם, והפנייה פה היא לחוק חופש המידע בהיבטים שלו, אני

גם אם אכן יש מידע עסקי, הטענה הזאת נכונה גם לגבי פרוטוקול המועצה, עוד יותר לגבי פרוטוקול ועדת ההשקעות וכו', והחוק בכל

מועצת הקרן, ועדת ההשקעות או ועדת האיתור רוני אני עוצרת אותך, אם אתה יכול להסביר רק למה ירדו כל ההגדרות שהיו בנוסח שהונח לפני הוועדה?

כל ההגדרות הקודמות היה בנוסח שהונח לפניכם הגדרה של הקרן, של ועדת האיתור, של ועדת הביקורת ושל ועדת ההשקעות, כל הגופים האלה

לפי העניין,

לפי העניין השתתף בישיבה כולה או רובה: לעניין זה, "יושב ראש" מי שכיהן כיושב ראש במועד הישיבה שלגביה ניתן האישור. כולה או

אני מתנצלת זו הסיבה שהתעכבתי כי לא הוכנס לי אישור כניסה מבעוד מועד. אה, היית צריכה אישור כניסה.

בבקשה. 3.(ב) גמול או החזר הוצאות לפי תקנה 2 יכלול כיסוי של כל הוצאה שהוציא חבר בקשר להשתתפותו בישיבה, ובכלל זה מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס

תחילה6.תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) (להלן יום התחילה). זאת ההוראה הרטרואקטיבית בעצם אדוני שדיברת לפני רגע, מאחר שוועדת האיתור היה המוסד

בשים לב האם יש ציבור שנפגע כתוצאה מזה שההוראה מאוחרת באופן רטרואקטיבי, וכאן כיוון שזה באמת רק תשלום עבור פעולות שבוצעו ובשים לב שזו קבוצה מצומצמת ואין את

התקנה הזאת בעצם מאפשרת להתגבר על הוראות התשלום הרגילות שמופיעות בתקנה 4 שקובעות שהחבר, נציג הסיבור חבר המוסד צריך לדווח על

מה לגבי ישיבות אחרת, נאמר יו"ר ועדת ההשקעות בא לישיבת הוועדה בכנסת,

זה אפשרות לגמול או שזה לא קיים?

בהוראת תכ"מ יש סעיף לגבי הכנות, זאת אומרת אם אפשר להכליל את זה כהכנה לוועדה, אז הוא יוכל לקבל גמול גם על השעות